אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. נא לנמק את הרביזיה. אם רוצה חבר הכנסת סמוטריץ לעשות פיליבסטר בחוק שלכם, בסדר. אני דווקא רוצה להשיב לך אדוני יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת סמוטריץ ולחברת הכנסת קורן. ברור לנו שירושלים היא לא דבר חדש. לא היה צריך את כל הנאום של סמוטריץ שניתן קודם כדי לדעת את זה ולהבין את זה.

באותו מקום כאן. זה חשוב לנו שאת אומרת את זה. היא לא דבר

זה שהיינו כאן לפני 3,000 שנים, קרו כמה דברים בין לבין,

3,000 שנים. היה כאן דוד המלך ומאז היו כאן עוד כמה גורמים ועוד כמה שליטים. לא נולדנו לפני 3,000 שנים וגם לא אתמול. כשאתה מדבר על החפירות שעיר דוד מבצעת, שהן מגלות את ההיסטוריה שלנו, יש גם הרבה שכבות בדרך ומעניין מה קורה שם עם העתיקות של השכבות. הרי בתל יש למטה איזו שכבה הכי עתיקה ומעל יש שכבות פחות עתיקות. האם במסגרת החפירות שלהם הם גם מבצעים שימור של עתיקות חדשות יותר אבל לא עתיקות של עיר דוד? אנחנו לא מדברים עכשיו בחוק הארכיאולוגיה. זה בגלל שהוא נתן נאום כזה על כך שזה לא נושא חדש וכי אנחנו מדברים על העיר העתיקה. אני עכשיו חוזרת לחוק. אני עדיין סבורה שהתוספת של היא שינוי. כאשר דנו בנושא קודם, היועץ המשפטי של ועדת הפנים שזה לא נושא חדש כי כל החוק דן בפרוצדורות של איך מגישים תכנית ובעצם זה מבהיר את הפרוצדורה. אני לא מסכימה אתך, למרות שיש לי כמובן הרבה כבוד אליך, תומר. אני חושבת שבפרוצדורה,

האלוהים הוא בפרטים הקטנים. הפרוצדורה כאן שנקבעה בסעיף 6, נוצר מצב אחר שהחוק מכוון אליו שרק תכנית כוללנית תוכל לעבור ובכלל אפשר יהיה להגיש רק תכנית כוללנית, מה שמשנה מהותית, כמו שגם אמרתי בדיון בוועדה, את היכולת של אזרחים פשוטים להגיש תכנית כי אם היא לא חלק מתכנית כוללנית והם לא הגישו תכנית כוללנית, הם לא יכולים להגיש.

נוצר כאן מצב של אי שוויון על ידי אזרחים שחיים שם ב-100 השנים האחרונות ואני חושבת שזה כן נושא חדש למרות שהעיר העתיקה היא עתיקה ולא חדשה.

הוא משנה את החוק ולכן הרביזיה שלי מוגשת בעניין הזה.

מי בעד קבלת הרביזיה? מי נגד? הצבעה בעד, 3 נגד, 3 הרביזיה לא נתקבלה. הרביזיה לא התקבלה. אנחנו עוברים לישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. הישיבה ננעלה בשעה 17:47.